אנחנו ממשיכים את דיוני הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. אנחנו מקיימים דיון מעקב על מצב הדיור הציבורי, אבל רגע לפני שמתחילים את הדיון הזה, אנחנו רגע לפני

לא הייתה חלוקה? לא הייתה חלוקה למה יבוא מתוך התקציב המשרדי.

בנו סעיף תקציבי אמורפי שאי אפשר לבצע. אם אתה לא אומר כמה תוספתי מהאוצר? כמה ממקומות אחרים אז איך ידעו איך לעבוד? אז אני אומר עוד פעם, היה הסכם שתהיה עבודה בין המשרדים למציאת המקורות התקציביים לדבר

בגלל זה הגדלנו את תקציב הרכש לדירה מ-1.75 ל-2.3 מיליון.

אתה יכול לקנות דירה ב-2.3? התשובה היא כן.

עם עמיגור אתה בנית דיור מוגן? נכון. במסלול שהוא מקבל את הסיוע בשכר דירה פלוס איזה שיפוי והוא בונה,

לא משנה המסלול, אוקיי. בנה, עמיגור בונה בכסף של דיור ציבורי. על קרקע שלו.

מדינה שהיה לה כישורים היא עכשיו בלי כישורים,

זה מה שאתם אומרים שהדור הקודם ידע לבנות,

בלאי. למדינת ישראל לא היה שוק פרטי חזק, ומדינת ישראל בנתה בעצמה. היום ברוך ה' למדינת ישראל יש שוק פרטי. יפה, אז יש שוק פרטי חזק. אז זה היה אמור להוזיל

אם אתה רוצה להגיד משהו, תגיד עכשיו. אני אומר ברצינות, גם האוצר וגם משרד השיכון,

המצב באמת קטסטרופה בקטע הזה של הדיור הציבורי, ויש לי תחושה,

הבלנס נכון ל-31 בדצמבר 2022, עומד על 1.2 מיליארד. אבל במהלך 2023 - - - ה-300 שמתוקצבים ב-2023-2024 זה הסכום המקסימום שמותר לכם לרכוש איתו דירות?

אז זו תוספת לקרן?

רק המכשיר שלהם עובד באוטומט. אנחנו נעזור לו. ואתם תהיו בקשר. כן אדוני רק תציג את עצמך, כן בלי צילום. קוראים לי ארז חסידים, יש לי ילדה שהיא נכה, קוראים לזה אי ספיגת גליקוגן בכבד, מחלה שהיא פוגעת בכבד ובכל הגוף, והיא צריכה השגחה מיוחדת. יש לי גם ילד שהוא גם עם קרחות בשיער, קוראים לזה אלופציה, שהוא צריך גם טיפולים רגשיים וכל מיני טיפולים. לפני שלוש שנים הציעו לנו דירה, אנחנו בערך 10 נפשות, הציעו לנו דירה והדירה, אמרו שזה שתי חדרים והיא צריכה היתר לעוד שני חדרים לפתוח אותם. איזו חברה?

חברת עמידר, ירושלים. מה זה היתר לשני חדרים? הדירה היא שני חדרים, ועם עוד שני חדרים שהם קיימים. איה החדרים האלה? הם כבר מובנים, הכל מובנה. אז למה לא מחברים? כי צריך היתר בניה לפתוח אותם. לפתוח? רק לפתוח את שני החדרים. אני מבקש שתבדוק את זה, גם את המקרה הפרטני הזה, ותגיד לי גם שנפנה לעיריית ירושלים אחרי שתלמד את זה, אם צריך את ההתערבות שלנו לזרז. מיכאל שלוש שנים אני רץ ואני כל יום בעירייה. הנה אנחנו נלווה אותך, זה איש רציני הוא ילווה אותך ואנחנו גם נעקוב אחרי הדבר. אני רוצה לסכם את הדיון. הדיור הציבורי היה גולת הכותרת של צמצום פערים בחברה הישראלית, של קליטת עלייה, מדינה עניה שהיו לה 200,000 דירות הפכה למדינה עשירה, חסרת רגישות וחסרת אמפתיה, שהשאירה רק כ-50,000 דירות בדיור הציבורי, עם אלפים שממתינים וסובלים, עם עוד אלפים שמקבלים סיוע בשכר דירה שלא באמת מכסה את שכר הדירה, ועם עוד קללה אחרונה שהטילה הממשלה הזאת, שביטלה את חוק המכר. אותו חוק שרן כהן שאפשר לאדם ששילם כל חייו על הדירה שלו שכר דירה, 30 ו-40 שנים לקנות את הדירה כדי לצאת מהעוני. משפחות שקנו את הדירה מהדיור הציבורי, לפי מחקר, 40% מהם יצאו מקו העוני ותלות ברווחה. ביטול חוק המכר ישפיע גם על ההכנסות. המדינה בשנים 2023-2024 לא תקצבה תוספת לרכש דירות בדיור הציבורי. היא נסמכת רק על ההכנסות מרכש בדיור הציבורי, אבל לא יהיה רכש, כי בוטל חוק המכר, אז לא יהיה מאיפה לקנות דירות. זה בושה וחרפה. הבלוף השני, שהיא התחייבה בתוך שלוש שנים לקנות 1,700 דירות, בשנים 2021-2023, ופה הדו"ח מגלה לנו שהם קנו רק 500 דירות. מילה אחת טובה קטנה, הם הוסיפו כמה עשרות מיליון לתחזוקת הדיור הציבורי, אבל ביטלו מאות מיליונים לרכש. מה אתם עובדים עלינו? קונים אותנו בנזיד עדשים? לוקחים פרויקט שצריך מאות מיליונים, שמים כמה עשרות מיליונים לתחזוקה ואומרים רכש תחפשו במקום אחר? זאת תוכנית להרג הדיור הציבורי בישראל. ואני לא מתבייש להגיד לכם, אנשי הממשלה האהובים והיקרים, חברי הקואליציה, מפלגת הליכוד וש"ס, ויהדות התורה, מי גר בדיור הציבורי? מי האנשים בדיור הציבורי? תשאלו את עצמכם מי האנשים האלה? תשאלו את עצמכם מה אתם חייבים להם? מה הם עשו למענכם? ומה אתם עשיתם למען אנשי הדיור הציבורי? פשוט תתביישו. אני מקווה שמישהו יתעשת בממשלה ויוסיף כמה מאות מיליונים מיידית לשמור על מינימום של התור הקיים לדיור ציבורי שילך ויגדל אם לא יתווספו פה כספים. אני נועל את הדיון, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:35.